בוקר טוב.

בוקר טוב, אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, מכובדים. בקיצור, אני רוצה ברשותכם, כפי שסיכמנו את המתווה בהיבט של הטיפול בסטודנטים ממשיכים שבעקבות הקורונה יצאו ושוהים בחו"ל,

משרד העלייה והקליטה לסטודנטים הללו, אנחנו נאריך עד ה-13 בדצמבר את אפשרות החזרה כדי שנוכל עוד השנה מן הסתם לחייב את הכסף כי ב-15 נסגרת המערכת. אני מחלק את זה לשתי נישות.

סטודנטים שהם בשליטת מוסד, מכללות וכו', שאנחנו משלמים ישירות למוסד, כדי באמת לשמר ולסייע בכל מה שאפשר לסטודנטים אז אנחנו מחייבים את הכסף עבורם וכמובן שאמורים להוציא מקדמות. מי שחוזר עד סוף דצמבר אז כמובן אנחנו מטפלים מול המוסד ומעבירים את המקדמות בהתאם. מי שחוזר בינואר, כלומר אלה שיחזרו עד סוף ינואר, הוא יגיש אלינו בקשה ואנחנו מן הסתם נעשה גם ועדות פרטניות, לא מחכים לנהלים הרגילים שעושים ועדות חריגים אלא עושים ועדות פרטניות. רק איך תנגישו את המידע לסטודנטים?

אנחנו נעשה ועדות פרטניות כדי לטפל בהם. אלה שהם בשיטת פרט, שאין לנו לכאורה מתווה לשמור את התקציב כי אני מעביר את זה לחשבון הבנק האישי של הסטודנט, אלה שלומדים באוניברסיטאות, אז למעשה ברגע שהוא חוזר אנחנו מקיימים לו, כמו שאנחנו עושים, ועדה פרטנית לבחינת המשך הסיוע. זה לא אם כן או לא, אלא לבחינה שהוא הגיע והוא נמצא כאן. כל התלות שלנו זה כמובן בקיומו של תקציב כי אין לי יכולת לשמור את הכסף לפרט, אני לא יודע להעביר לו את זה לחשבון הבנק.

אנחנו הסכמנו על המתווה הזה. לעניין איך מעדכנים. אנחנו שלחנו באי-מיילים לכתובת האישית של העולה, שלחנו אליהם הודעות. שמנו את זה באתר, מעלים את זה לאתר בימים הקרובים, שהם יידעו, גם על ההארכה ל-13 בדצמבר וגם על אופן הטיפול. יש לך עוד משהו להגיד, וונש? רק אם יש אפשרות לוודא, כיוון שהם צריכים לדעת שהם צריכים לחזור לארץ, בעצם זאת המשמעות של ה - - - אני מציע לך, יש 186 שיש לכם את הפרטים שלהם, תעבירו להם הודעה. העברנו. אדוני, כל ה-186 אנחנו לא הפסקנו ואנחנו שולחים מדי שבוע גם תזכורות וגם הכול. חלק אנחנו משיגים בטלפונים. אלה שניתקן את הטלפון בישראל ולא עדכנו טלפון אין לי יכולת להשיג אותם חוץ מאשר התכתבות איתם.

אלה שניתקו את הטלפון אולי בכלל לא מגיע להם כנראה. לא, אני לא שולח בנייד, אני שולח ב - - - לא, זה המספר הישראלי. סתם אני צוחק. תודה רבה על העבודה המהירה שלך ועל פתרון הבעיה. מאה אחוז. הישיבה ננעלה בשעה 09:05.